תודה רבה שבאתם, אני מתכבד לפתוח את הוועדה לביקורת המדינה, דיון המשך בנושא משבר הגירעון בביטוח הלאומי, ניהול החוב הממשלתי והתחייבות הממשלה, דוח שנתי 66 א'. זו ישיבת מעקב, וכדרכי בקודש כמו בשאר הנושאים ולא רק בנושא הספציפי הזה, בכ-90% מהנושאים אני מבצע ישיבות מעקב כדי לוודא ביצוע,

משנת 2015 כשפורסם הדו"ח של מבקר המדינה

נעשה דבר מעבר לדיון שעשינו ב-22 לפברואר 2023. המצב הוא קטסטרופלי,

למרות שהוא מקבל העברות תקציביות משמעותיות ממשרד האוצר,

וזה לא

עצמאות לביטוח הלאומי.

הקרן כיום היא בסך 240 מיליארד שקלים ומספיקה לכשנתיים של

וזה מה ששר העבודה מתכנן. מקווה שבפעם הבאה יהיו לנו בשורות קצת יותר טובות

אבל כמו שהאקטואר אמר,

ואני מקווה שהנתונים יהיו מעודכנים יותר,

תודה

מחובתה של הוועדה לביקורת המדינה ולא חשוב מי יושב פה, לבוא ולבקר את המדינה ולבקש תשובות, מה יקרה עם אזרחי מדינת ישראל בין שנת 2027 שמגמת התשלום

אסור לנו לעזוב את הנושא הזה כי בסוף זה יתהפך על כולנו, לא משנה ימין או שמאל ולא משנה מי היה בקואליציה באותו הזמן. אני רק יכול להגיד לך שאני לא עוזב כמעט אף אחד מהדיונים

מי שהוביל את העניין הזה זו המועצה

היה כאן נציגו שהתחייב ללכת הביתה, קיבל שלושה חודשים,

לשבת ולתכלל את משרד האוצר, את הביטוח הלאומי, את האקטואר של הביטוח הלאומי. אתמול הוא מודיע לי שהם לא עשו כלום, הוא לא בא, זה לא מספיק

אני אוציא לאבי שמחון צו הבאה, זו הוועדה היחידה שיכולה להוציא צו הבאה בין וועדות הכנסת, ואם הם מזלזלים בוועדה אז נראה, תפקידה של הכנסת הוא לפקח על עבודות הממשלה, ולוועדה הזו יש את השיניים של צו הבאה, וזה מספיק חשוב כדי שאנחנו נתייחס לנושא בצורה רצינית. תלכו הביתה עם מה שהכנתם, אדוני תנסה